אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת,

כ' באדר א' התשפ"ב, 21 בפברואר 2022. הנושא הראשון על סדר היום: המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עדכון עלות בדיקה רפואית תקופתית". יש לנו את נוסח ההחלטה שחתומים עליו חברי הוועדה: פרופסור יובל אלבשן יושב ראש הוועדה, פרופסור יורם עדן חבר הוועדה, וד"ר קרן בר-חוה חברת הוועדה. אני אקרא את המכתב שלהם אלי. "הנדון: עדכון עלות בדיקה רפואית תקופתית. החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) קובעת את זכאותם של חברי הכנסת לבדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת. סכום המימון הקבוע בהחלטה הוא 931 שקלים (הסכום צמוד למדד), והוא משולם כנגד חשבונית או קבלה מהמכון הרפואי. לאור העלייה במחירי הבדיקות, מוצע לעדכן את סכום ההשתתפות של הכנסת לסכום של 1,600 שקלים, וזאת מתחילת שנת 2022. מצ"ב נוסח מוצע להחלטת הכנסת: החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2022." זה הגיע לוועדה בעקבות פניות של חברי כנסת שהלכו לעשות את הבדיקה והתברר שהם צריכים להשלים לא מעט מכיסם.

לא עושים את זה במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי כשהולכים לקופת חולים? לחברי הכנסת יש זכאות לבדיקה תקופתית כזאת, שזה יום בדיקות מרוכז שעושים בכל מיני מכונים. אני לא יודעת כמה מנצלים את זה.

אפשר לעשות את זה גם בקופה. יש גם מקומות פרטיים שעושים את זה, ואז יש לזה עלות - - אני יכול להעיד על עצמי שעד היום לא השתמשתי בזה, וגם אינשאללה לא אשתמש בזה. גם אני מעיד על עצמי שעד היום לא השתמשתי בזה. את יודעת כמה משתמשים בזה? הייתה פנייה מצד חברי הכנסת שמשתמשים בזה. אלו בדיקות כלליות. בדיקה כללית אני כל תקופה עושה. זו לא בדיקה ספציפית, זה יום שלם של בדיקות מכל מיני סוגים. מסתבר שהבדיקות עלו בשיעור גבוה יותר,

כמו שאמר יו"ר הוועדה, היו פניות של ח"כים לחשב הכנסת. חשב הכנסת הביא את זה בפני הוועדה הציבורית, והוועדה הציבורית המליצה להתאים את זה לסכומים הנדרשים היום על ידי גופים שונים - סכום של 1,600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 הוועדה הציבורית מגישה המלצה, וועדת הכנסת דנה ומחליטה אם לאשר אותה. אם היא מאשרת, זה נכנס לתוקף ומתפרסם ברשומות, ואם היא לא מאשרת, זה חוזר לוועדה הציבורית להמלצה נוספת. מוצע לתקן את סעיף 50ד כך שבמקום "סכום שקבוע בו" יבוא "1,600 ₪", החל מתחילת השנה, מינואר 2022. אני חושב שלא צריך את זה, כי במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי אפשר לעשות את הבדיקות האלו בקופות החולים. לרובנו יש גם ביטוח משלים שאנחנו משלמים עליו. מדברים על לוותר על תוספת שכר ופה מעלים? אני לא חושב שיש מקום. אנחנו עוברים כעת להצבעה. מי בעד המלצת הוועדה הציבורית, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

1 ההמלצה התקבלה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 (מ/1513), לפני הקריאה הראשונה. תנמק עורכת הדין עירית וייסבלום מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה.

מדברים על הצעת חוק שמטרתה להוסיף לסעיף 8 לחוק הכניסה לישראל את הסמכות לחייב את כלי ההסעה שבאים לישראל או נכנסים אליה למסור לביקורת הגבולות עוד טרם הגעת המטוסים והנוסעים אל הגבול את הפרטים הבסיסיים שנמצאים בדרכון קוראים לזה פרטי API - כדי שמערכת ביקורת הגבולות תעשה את הבדיקות המדגימות שנדרשות, תייעל את התהליך, תצמצם זמני המתנה, וגם תוכל לקבל החלטות מושכלות לאחר בדיקות מבעוד מועד טרם ההגעה לגבול. העניין הזה נדרש,

לאור מספר החלטות שהתקבלו במועצת הביטחון של האו"ם בשנים האחרונות, שלפיהן מדינות שחברות באו"ם צריכות להתאים מערכות לקבלת נתוני API. בנוסף, מדינת ישראל חייבת להקים את המערכת הזאת מכוח סטנדרטיים בינלאומיים שנקבעו באמנת התעופה הבינלאומית, אמנת שיקגו. האמנה הזאת מחייבת כבר מ-2018 את המדינות החתומות עליה להקים מערכות API. בתיקון החקיקה הזה באנו כדי להתאים את המצב של מדינת ישראל לסטנדרטים המחויבים. הדחיפות נובעת בגלל הדברים שציינתי וגם משום שהיחידה הטכנולוגית של רשות האוכלוסין בנתב"ג הקימה כבר ממשק לקבלת נתוני API עם חברות התעופה שהמטוסים שלה מגיעים לישראל, כבר יצאה לפיילוט. הפיילוט מתנהל ומצליח. המערכת מוכנה לעבור כבר לשלב המבצעי של הפעלת הפרויקט הזה. השאיפה היא ליישם את הפרויקט הזה באופן מלא בחודשים הקרובים, לעבור לשלב המקצועי, ומכאן הדחיפות של אישור הצעת החוק במליאה. קראתי את נוסח הצעת החוק. מדובר בהצעה מסוכנת מאוד. נותנים לבקר הגבול סמכות למנוע מאנשים, מאזרחים, מתיירים, מארגוני זכויות אדם להיכנס לישראל . העילות והסיבות הן כל כך רחבות, שיש לנו חשש שהתיקון הזה בא למנוע כניסה של נציגי ארגונים בינלאומיים שישראל חושבת שבאים כדי לחשוף את העוולות שישראל עושה בשטחים הכבושים. אני חושב שמדובר בהצעה שהיא אפילו מסוכנת לדמוקרטיה, לכן אנחנו מתנגדים להצעה. אני חושב שמדובר בדרישות שמקובלות בהרבה מאוד מדינות, לכן אני לא רואה את הסיכונים. האם אפשר לאשר שמדובר ביישור קו מול אירופה,

נכון מאוד. כמו שאמרתי, ההחלטות של מועצת הביטחון של האו"ם מחייבות את המדינות שחברות באו"ם להקים מערכת כזאת. גם הנהלת התעופה הבינלאומית מחייבת להקים מערכת כזאת של קבלת פרטי הנוסעים בתובלה אווירית, בטיסות נכנסות, מטעמים של בטיחות התעופה האזרחית, הסבירות והיעילות שלה. מדובר בנתוני הדרכון. זה אומר שמקדימים את קבלת הנתונים שממילא היו מגיעים לביקורת הגבולות עם התייצבותו של הנוסע בגבול. הכוונה היא להביא אותם אלינו בסמוך להמראת הטיסה, קצת לפני, כדי שנוכל להיערך לזה ולקבל החלטות. אגב, מדובר באותן סמכויות, אין כל שינוי בסמכויות, משום שמדובר על החלטות לגבי כניסת זרים. ישראלים לא ייחסמו בכניסה, בשום אופן לא. זה מונע כל מיני מבוקשים. כרגע לא נצביע כי אין לנו קוורום. את ההצבעה נערוך בהמשך. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת חוץ וביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. יש פה מכתב של חבר הכנסת ווליד טאהא, ויש גם מכתב של חברי סיעת הרשימה המשותפת שהגיע אלי, אל חבר הכנסת רם בן ברק יו"ר ועדת חוץ וביטחון ועורכת הדין שגית אפיק. הנימוקים הם בערך אותם נימוקים - למה זה צריך לעבור לוועדת הפנים ולא לוועדת חוץ וביטחון. היה דיון בפעם הקודמת שדי מוצה ובו העלינו את כל הנושא של האינטרסים הביטחוניים. מדובר כאן בחוק שעוסק בהיבט הביטחוני של המדינה, לכן חשבנו שנכון להעביר אותו לוועדת חוץ וביטחון. חוק האזרחות קיים כבר 19 שנים, הוא בקונצנזוס חוצה קואליציה ואופוזיציה, ולכן אנחנו חושבים שצריך להעביר אותו כמו שהוא. אני מכיר את המושג "אזרחי מדינת ישראל", אני לא מכיר מושג שנקרא "אזרחים פלסטינים בתוך המדינה". יש אזרחי מדינת ישראל ערבים ויהודים, ויש אנשים פלסטינים שמבקשים איחוד משפחות. ראינו גם בהתפרעויות בלוד וגם ב"שומר חומות" שאחוז ניכר ממחוללי ההתפרעויות היו מאיחוד המשפחות. חשוב מבחינתנו לשים גדר ביטחונית בנושא הזה, וחוק האזרחות בהחלט מהווה גדר ביטחונית ששומרת על האינטרסים המשמעותיים מהמעלה הראשונה של מדינת ישראל. גם אז חשבנו שנכון להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון - וגם היום. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אני מנסה להשיג את חברי יו"ר ועדת פנים שביקש את הבקשה המוצדקת הזאת. אני וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי העלינו את הבקשה הזאת בישיבה הקודמת של ועדת הכנסת, אמרנו שהפורום הטבעי והפורום הנאות לדון בהצעת חוק האזרחות הוא ועדת הפנים. אמרנו גם שלא היה תקדים עד היום, למרות שהחוק הזה מ-2003, לזה שהוועדה היחידה שדנה בחוק הזה היא ועדת חוץ וביטחון. אין תקדים כזה. אתם יוצרים תקדים מסוכן. לכל היותר הייתה הצעה לוועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת חוץ וביטחון, אבל גם את זה, גם את ההצעה הזאת דחיתם. אתם מעבירים את זה לוועדת חוץ וביטחון בלי שיש אף חבר כנסת ערבי בוועדת חוץ וביטחון - לא מהחברים ברע"מ ולא מחבריי ברשימה. אומרים לנו שאנחנו יכולים להשתתף, שאנחנו יכולים להגיש הסתייגויות, אבל אנחנו לא חברי ועדה, אין לנו זכות הצבעה.

יש לכם רוב, אתם יכולים להקים ועדה משותפת כשיש לכם רוב. את הזכות הבסיסית לבוא לוועדה להתנגד, להסתייג ולנסות לשכנע שלא צריך את החוק הזה אתם מונעים מאיתנו. אני חוזר על הבקשה שלנו להעביר את זה לוועדת

נושא של שירותי בריאות זה נושא שוועדת חוץ ביטחון צריכה לטפל בו? נסיעה ברכב,

כניסה במעברים בין הרשות הפלסטינית לישראל - כל הדברים האלה הם

מדובר בסוגיה אזרחית גרידא שכל כולה הסדרת זכויות של אנשים שהחליטו להתאהב, אלא אם כן אנחנו עושים חוק במדינת ישראל

שאוסר על אנשים להתאהב, במיוחד אם הם

מבחינה מסוימת אתם יכולים כבר להעביר אותו לוועדה של ווליד טאהא. לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. ווליד

אין חדש, אתם תמיד מייחסים לנו דברים שלא אמרנו.

זה היה חבר הכנסת מאזן

אמר חבר הכנסת מאזן גנאים שמבחינתכם זה קו אדום, לכן אתם תתקעו אותו.

גם אם הוא ילך לוועדת חוץ וביטחון,

אני אשמח להסביר. בישיבת הוועדה שתדון בחוק הזה,

אתה תשמע למה החוק הזה טוב,

אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על החוק עצמו,

חוץ מהסברים לא אזרחיים שלא קשורים לעניין, הסברים פוליטיים,

לגזענות, קצת להרגשת עליונות, קצת לבורות לגבי התנאים הטראגיים שעוברות משפחות שמתקשות לנהל חיים

אני לא יכול להתעלם ממה שקרה בנגב וב"שומר חומות" שחלק גדול ממחוללי המהומות היו אנשים שהגיעו בעקבות איחוד משפחות. יש משמעות מאוד גדולה לגדר הביטחונית שמציבים פה באמצעות החוק. מה לעשות,

בהתאם להחלטה של מליאת הכנסת שהתקבלה לפי המלצה של ועדת הכנסת בשנת 2016 על כך שהארכות לא ייעשו ישירות במליאה אלא בהמלצה של

למה אתה לוקח את זה אך ורק לוועדת חוץ וביטחון? הסברתי מספיק ברור, אפשר לא לקבל את

אפילו בזמנו של הליכוד החוק היה בוועדת הפנים. למה בממשלת השינוי כשרע"ם בקואליציה אתם לוקחים את זה רק לוועדת חוץ

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),

2. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/1994/24), של חבר הכנסת צבי האוזר. 3. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),

כמו שהקראתי אותה כעת "קיצור תקופת הנחה. ביום י"ט באדר א' התשפ"ב, 20 בפברואר 2022 סיימה ועדת העבודה והרווחה את הכנתה של הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229 הוראת שעה)

עד היום מי שיצא להכשרה תוך כדי תקופת האבטלה ירדו לו 30% מדמי האבטלה. החוק מבקש להפוך את זה להוראת קבע.

ולאפשר למי שיוצא להכשרה לקבל את דמי האבטלה במלואם. מי בעד קיצור תקופת ההנחה,

לספריית הכנסת, למשרד החינוך והתרבות, ושני עותקים לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי". ההוראה הזאת הייתה בתוקף במשך שנים רבות. רק בעת תיקון החוק בשנת 2000 נעשו שינויים בחובת המסירה של ספרים, כשהרעיון היה לצמצם את חובת המסירה ולחזק את מה שנקרא אז "בית הספרים" - היום הספרייה הלאומית, כמוסד השימור והמחקר העיקרי של המדינה. באותו תיקון בשנת 2000 נקבע שמכל ספר, מכל עיתון שיוצאים לאור בישראל עדיין שני עותקים יימסרו לבית הספרים. לגבי גנזך המדינה נקבעה חובה לפי בקשתו, לגבי משרד החינוך ירדה חובת המסירה, ולגבי הכנסת נקבעה הוראה מיוחדת שאמרה, וזה היה בסעיף 2(ג) לחוק: "מכל ספר, הנחוץ לעבודתה של הכנסת ומכל עיתון,

ללא תמורה, עותק אחד לספריית הכנסת". ההגדרה של "מחוץ לעבודתה של הכנסת" הייתה לפי כללים שיקבע יו"ר הכנסת, באישור ועדת הכנסת. ואכן, יו"ר הכנסת בזמנו קבע כללים שאישרה ועדת הכנסת - זה נעשה בשנת 2001 - שכללו רשימה גדולה מאוד של נושאים ושל סוגי ספרים שיימסרו בחינם לספריית הכנסת. תיקון נוסף נעשה בהמשך לאותה מגמת צמצום של חובת מסירה של ספרים. בשנת 2005 נעשה תיקון לחוק הספרים שנדון פה, בוועדת הכנסת, והוא דיבר על כך שהספרים לכנסת לא יימסרו יותר בחינם, כפי שנעשה לבית הספרים הלאומי, אלא הכנסת תצטרך לשלם 25% מהמחיר הקטלוגי ואת מחיר המשלוח. הדבר הזה עלה בזמנו בעקבות טענות של הוצאות ספרים על פגיעה קשה בקניין שלהם. הם באו ואמרו: אם כל דבר שהכנסת צריכה היא יכולה לרכוש מהתקציב שלה, למה ספרים צריך לתת לה בחינם? הטענה הזאת היה בה בהחלט ממש, לכן נעשה אותו תיקון. זה היה התיקון האחרון הרלוונטי לחוק, וכעת מונחת בפניכם בקשתו של יושב ראש הכנסת להמשיך את אותה מגמת צמצום ולבטל לחלוטין את חובת המסירה של ספרים בחינם לספריית הכנסת, כאשר הרעיון הוא שככל שחברי הכנסת, עובדי הכנסת וכל הגורמים שנעזרים בספריית הכנסת יצטרכו ספרים, ספריית הכנסת תוכל לרכוש אותם מתקציבה. גם חברי כנסת כשהם זקוקים לספר מסוים הם יכולים לקנות אותו מהתקציב השנתי שלהם. אופי צריכת הספרים בשנים האחרונות השתנה מאוד, עוברים לקריאה דיגיטלית. דבר נוסף שקורה זה שהספרייה הלאומית עוברת לכאן, מעבר לכביש, ומהסיבות האלו נעשתה מחשבה של לבטל את חובת המסירה חינם, בעצם לבטל את סעיף 2(ג) לחוק הספרים. במהלך השנים האחרונות בנינו שתי תתי ספריות - לשכה משפטית,

הכנסת, אוצרות הכנסת - של אוסף ח"כים, ספרי שירה והגות. אנחנו מבקשים לא לתחזק ספרות שהיא לא רלוונטית לכנסת. כמו שאמרה ארבל, בשנת 2000 זה צומצם אבל עדיין אנחנו מקבלים ספרות ענפה שהיא לא רלוונטית לאוספים שאנחנו בונים בכנסת שאנחנו מחויבים לתחזק, לקטלג. המשמעות היא השקעת משאבים לא סבירה לצרכים שאנחנו לא צריכים. אנחנו מעדיפים להתמקד

כמו שאמרה גם ארבל, רכישה והשאלה בין ספרייתית אלה השירותים שאנחנו נמשיך לתת לבאי הבית, לחברי הכנסת ולעובדים. מ-2005 החוק לא תוקן, נשארנו באותו מקום, למרות איזו מהפכה טכנולוגית שהתרחשה בנושא הקריאה שהכנסת רכשה לחברי הכנסת מנויים לאתרים שונים. כבר בכנסת הקודמת הייתה חשיבה בקרב הדרגים המקצועיים ובקרב יושב-ראש הכנסת לעשות את הצמצום הנוסף הזה לעומת 34 נושאים שעד היום היו צריכים להימסר לספריית הכנסת. היושב-ראש הנוכחי העמיק את החשיבה הזאת יחד עם מנכ"ל הכנסת, וההחלטה הייתה לבטל את אותו סעיף 2(ג) שקובע את חובת המסירה לספריה.

יש הסכם השאלה מול הספרייה הלאומית כך שהצרכים לא אמורים בסופו של יום להיפגע. גם בלשכה המשפטית ובמ.מ.מ נותרו ספריות. בלשכה המשפטית ספרייה משפטית, במ.מ.מ ספרייה מחקרית. זה מתייחס אך ורק לספרייה של הכנסת, לא לספרייה הלאומית. לא לספרייה הלאומית. זה חשוב מאוד, כי אני זוכר שכסטודנט הייתי נובר בעיתונים שלפני 20 שנה כדי להוציא - - אוסף העיתונות שקיים בכנסת הוא הטוב ביותר מאז קום המדינה. אבל עכשיו משנים אותו, לא? לא, את זה אנחנו שומרים. זה נשאר. לא תהיה יותר חובת מסירה בחינם לכנסת. אנחנו נרכוש מה שאנחנו צריכים. מה שהיא תרצה היא תרכוש. הספרייה הלאומית, שעכשיו תהיה ספריית המחקר והשימור של המדינה, לגביה תישאר חובת המסירה, כל מוציא לאור בארץ חייב למסור לה שני עותקים. אנחנו מצביעים כרגע על הנוסח של הוועדה לקריאה ראשונה שמבטל את סעיף 2(ג), ואנחנו גם מצביעים על הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה. הכנה לקריאה ראשונה מטעם ועדת הכנסת. מי בעד, ירים את ידו? הצבעה אושר. ניהלנו כבר בנושא את הדיון, לכן נעבור להצבעה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 (מ/1513), לפני הקריאה הראשונה. מי בעד, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הבקשה אושרה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון, בכל הקריאות, בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 70 והוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התשפ"ב-2022 (מ/1514). תנמק עורכת הדין ענת הר אבן, היועצת המשפטית לרשות האכיפה והגבייה. מדובר בהצעת חוק שמאריכה חוק שקבוע עד ה-24 במרץ 2022. החוק הזה נחקק ב-20 בספטמבר 2020 כשמגפת הקורונה הייתה בשיאה, ומטרתו להקל על חייבי ההוצאה לפועל. שורת ההקלות שנקבעו במסגרת התיקון הזה הן: תיקי ההוצאה לפועל נפתחים באגרה מופחתת של 60 שקלים במקום האגרה הרגילה, תיק ההוצאה לפועל נפתח בסכומי שכר טרחה יותר נמוכים, לחייב ניתנת שהות ארוכה יותר להסדיר את חובו 21 הימים או ה-30 ימים הוארכו ב-30 ימים נוספים. במסגרת החוק הזה גם נקבע מנגנון שמאפשר לחייבים להיכנס להסדר תשלומים מיוחד במסגרת התקופה הזאת של ה-60 ימים, כאשר אם הם נכנסים למסגרת הזאת הם זוכים להקלות נכבדות בשיעור הריבית שמתווסף על החוב. ערכנו מעקב אחרי החוק הזה וראינו שהוא מגדיל את שיעור החייבים שמשלמים את מלוא החוב בתקופה הראשונית, או נכנסים למנגנונים של הסדרי תשלומים. נוכח התחלואה שהולכת ומתרבה, גם אם אנחנו כרגע בשלב דעיכה, חשבה הממשלה שנכון יהיה להאריך את החוק הזה בעוד שנה, עם אפשרויות הארכה נוספות שקבועות בתוך המנגנון המוצע. במסגרת החוק גם מבוקש להאריך הוראת שעה אחרת שפוקעת בספטמבר שמאפשרת איחוד תיקים. נוכח המועדים שבהם פוקעת הצעת החוק ונוכח יציאת הכנסת לפגרה מונחת הבקשה לפניכם. מי בעד הבקשה להקדמת הדיון, ירים את ידו? הצבעה אושר. בקשת הממשלה להקדמת הדיון, בכל הקריאות, בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515). ינמק עורך דין גיא גולדמן מרשות המסים. להצעה יש שני חלקים. חלק ראשון הוא הגדלת נקודות הזיכוי לאב ולאם לילדים בגילאי 6 עד 12. הורים שהילדים שלהם בשנת 2022 היו בין גילאי 6 עד 12 יקבלו תוספת של נקודת זיכוי אחת. החלק השני הוא הגדלת מענק העבודה שמשולם על עבודה שהייתה בשנת 2022, הגדלת מענק עבודה ב-20%.

את העבודה בחוק מענק העבודה אנחנו רוצים לעודד כבר עכשיו.

את המענק יקבלו באמצע השנה. מכיוון שזה דורש היערכות תפעולית של המערכות צריך את החוק בהקדם האפשרי. נקודות הזיכוי האלו הן יותר מהמס העודף

זאת שאלה רטורית. נשאיר אותה בגדר שאלה רטורית. בשבועיים מאז שהתכנית הזאת פורסמה אני מקבל המון שאלות בנושא הזה וגם

למה לבוא ולהגיד שזאת לא תכנית טובה?

אני חושב שהרבה אנשים ירגישו את זה מיד כשנעביר את זה בכנסת, לכן אין שום סיבה לעכב את זה.

הכי

מי שעובד - יקבל.

תתביישו. כשהגיע החוק של דמי אבטלה כולנו הצבענו פה אחד, וכשהגיע הנושא של ההכשרה המקצועית בשביל שאנשים יעבדו, שזה נוגע ליותר אנשים מאשר אתה מדבר עליהם,

אני מגיש רביזיה.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר

הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 (מ/1516). פטור רק לקריאה

נותנים לו יום חופשה

חשבון שעות נוספות. אנחנו עוברים להצבעה על פטור לקריאה ראשונה בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 (מ/1516).